הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

47 של נציב תלונות הציבור לשנת 2020,

הציבור לשנת 2020 בעברית ובערבית.

תודה רבה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, היום נחדש את הנוהל ואת הנוהג של נאומים בני דקה. ההרשמה היא באמצעות הלחצן, ולא בהרשמה מוקדמת כפי שהיה עד עתה בגלל מגבלות הקורונה. מזכירת הכנסת או אני נפעיל את ההצבעה, וכל מי שרוצה לנאום נאום בן דקה יצביע, אקבל את הפלט ואקרא לכל אחד בזמנו. נוסף על כך יש הצהרת אמונים של חברת הכנסת נעמה לזימי. ברוכה הבאה. חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת של חבר הכנסת עמר בר לב, שנכנסה לתוקפה היום, יום שלישי, י"ב בתמוז התשפ"א, 22 ביוני 2021, באה במקומו חברת הכנסת נעמה לזימי. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אני מזמין את חברת הכנסת נעמה לזימי לעלות לדוכן. חברת הכנסת נעמה לזימי, אקרא בפנייך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואת תשיבי: "מתחייבת אני".

וזה נוסח ההצהרה:

מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייבת אני. ברוכה הבאה.

די, די,

בואו נכבד את הרגע, נכנסה חברת כנסת חדשה. חברת הכנסת שטרית. הנשים במפלגת העבודה הרבה יותר ג'דעיות,

הוא ישר העיר. אני כותבת משהו לעוזר שלי, שיביא לי את הנאום. גם האופוזיציה

חברת הכנסת שטרית, נראה לי שישנת טוב הלילה,

כותבת שיביאו לי את הנאום, לעוזר שלי, וקארין כרגיל, כן, בואו נסיים את ההתרגשות, נפנה לסדר-היום. אין כמו אנשי חינוך. זה הדבר הכי טוב

בהצלחה. בבקשה, חברי הכנסת, לתפוס את המושבים. בהצלחה לחברת הכנסת החדשה לזימי. ברוכה הבאה. נאומים בני דקה כפי שאמרתי, אנחנו נעבור להסדר הישן של נאומים בני דקה. אני מייד מפעיל את ההצבעה. ראשון הנואמים, חבר הכנסת אבוטבול,

אני כבר מזמין אותך, ואני ניגש, אני ניגש. אני נותן לך את הכבוד, אתה תהיה ראשון. הצבעה.

אם אין לך, אין לך.

איפה ההצבעה,

חברי הכנסת שלא התנסו, צריך ללחוץ על הלחצן הירוק. אדוני היושב-ראש,

יכול להפעיל מחדש? חברים, אני אסביר מחדש. אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר. אנחנו חוזרים להסדר הישן שהיה נהוג במליאה. לחיצה על הלחצן הירוק, בעד, רושמת את השם שלכם כחבר כנסת שרוצה לשאת נאום בן דקה. נאומים בני דקה, כמובן, מהצד. אחרי שתלחצו, אקבל את הרשימה ועל פי הרשימה אנחנו נקרא לחברי הכנסת

בואו נחכה עוד דקה. יש שם שר וכמה חברי כנסת, לא נקלקל את החגיגה. יופי, בהצלחה. אני אפעיל מחדש לאלה שלא ידעו או לא הבינו.

לחיצה על הלחצן הירוק מסמנת את חבר הכנסת או את חברת הכנסת כאחד שרוצה לנאום.

חבר הכנסת רוטמן, בבקשה. תתכבד לנאום בן דקה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את הנאום בן הדקה שלי להסביר בקצרה מדוע נדרשת הרפורמה בדיני ההגירה, להחליף את חוק האזרחות (הוראת שעה) בחוק-יסוד קבוע. אני אשתדל לעשות זאת בנקודות קצרות. חוק האזרחות (הוראת שעה), כשמו כן הוא, הוראת שעה, פלסטר שמנומק כל-כולו בסיבות ביטחוניות. כך גם נומק בפני בית המשפט העליון, כאילו הבעיה באיחוד משפחות היא בעיה ביטחונית בלבד. הצעת חוק-יסוד: כניסה, הגירה ומעמד בישראל, שהוצעה על ידיי ועל ידי חברי כנסת מכל סיעות האופוזיציה, ההנמקה שם היא שעקרונות היסוד זה שארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי, ולכן ממילא מדינת ישראל היא זאת שתקבע מי הבאים בשעריה בשיקול הלאומי-יהודי. התוצאה תהיה כמובן מניעה של חורי מסננת שקיימים בהוראת השעה הנוכחית. התוצאה תהיה כמובן גם טיפול הוליסטי בכל בעיית ההגירה והכניסה לישראל, גם בסוגיית המסתננים, גם בסוגיית הגורמים העוינים שנכנסים לארץ כתיירים וגם בעניין שלילת אזרחות ומעמד ותושבות מאנשים שלא מקבלים את הגדרתה של מדינת ישראל ופועלים וחותרים כנגדה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת רוטמן. חבר הכנסת בן גביר ביקש, בבקשה, מהצד. תבחר לך את הצד הנוח לך. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, לפני כשעתיים התקיים כאן בכנסת כנס של תומכי BDS, של תומכי מי שרוצה להחרים את מדינת ישראל. הינה אחמד,

אחמד טיבי היה אחד האנשים שישבו שם. אדוני, אני, כדרכי, כתפיסת עולמי, בעד חופש ביטוי. חופש ביטוי הוא ציפור נפשה של הדמוקרטיה. טול מהאדם את חופש הביטוי ונטלת ממנו את המשמעות לחיים שלו, ככה אומר נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק. אפשר לצטט ציטוטים רבים רבים בשבח חופש הביטוי. אבל אדוני יושב-ראש הכנסת, חופש הביטוי זה גם לא מילת קסם שפותחת כל שער. לדמוקרטיה צריך שיהיו גבולות. כאשר יש כנס כזה של אנשים ששונאים את ישראל, שרוצים לפגוע בחיילי צה"ל, שרוצים להחרים את ישראל, לטעמי הכנסת כולה הייתה צריכה לעמוד על הרגליים שלה ולהגיד לאנשים האלה: לא בשערינו.

תודה רבה לחבר הכנסת בן גביר. אנחנו נמתין. סדרנים, בבקשה. חבר הכנסת טיבי, איננו.

הוא יוצא כשאני מדבר, אדוני.

כמה שיותר כאן כדי שהוא יצא החוצה. חבר הכנסת קריב, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, ראשית, אני רוצה לברך את חברי האופוזיציה שנמצאים כאן. הבוקר בשני הדיונים החשובים של ועדת הכספים לא ראינו נציגים של האופוזיציה אלא רק של הקואליציה, כי ככל הנראה לחבריי וחברותיי באופוזיציה היה יותר חשוב לבזבז זמנם של שרים וזמנם של חברי הכנסת בדיוני סרק כל הלילה, אבל הדיווח של החשב הכללי על מצבנו הכספי אחרי שנת הקורונה, או של ראש רשות המיסים, זה לא חשוב. היינו נציגים של שש-שבע סיעות קואליציה בשני הדיונים. האופוזיציה, היה לה יותר חשוב לעבור מברכות השחר של בצלאל סמוטריץ',

לתפילת מנחה גדולה, ולא לעבוד הבוקר בכנסת. אתמול דיברו על ענייני הצבת דגל הגאווה במשרד החוץ. אני רק רציתי להזכיר לחבריי מהאופוזיציה איך במשך שנים יש ניצול מחפיר של הממסד הרבני במדינת ישראל ושל משרות ציבוריות וממלכתיות על מנת לקדם את העניינים המפלגתיים של מפלגות הימין. ואיך בניגוד לחוק ובניגוד להוראות התקשי"ר רבני ערים, יישובים ושכונות מנצלים את משרתם הציבורית על מנת לקדם עניינים מפלגתיים. לכן לפני שאתם מדברים על דגל הגאווה, לכו ותדאגו שהרבנים שלכם, שמקבלים משכורת,

תודה רבה. מקופת הציבור, לא יפעלו בניגוד להוראות החוק והוראות התקשי"ר. חבר הכנסת קריב, תודה רבה.

חבר הכנסת אבוטבול, חבר הכנסת אבוטבול. מה אתה מדבר?

חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב, שב, בבקשה. שקט, זה לא מכובד מה שאתם,

מי אתה שפותח את הג'ורה שלך על אחרים?

חבר הכנסת אבוטבול, הינה, אני נותן לך את זכות הדיבור. תוכל להשיב לו בניחותא, כמו שצריך. ננסה, על אף חילוקי הדעות, להחזיר קצת את ההיגיון לבית,

תודה, חבר הכנסת קריב. מי אתה, אני רוצה להגיד משהו. אני מציעה שתדבר על העתיד,

רגע, חברת הכנסת שטרית. אני לא אשאל אותך איך לדבר. אתה לא תגיד לי אם לדבר או לא. מי אתה בכלל? חבר הכנסת קריב, תודה.

חבר הכנסת, אני לא אשאל אותך אם לדבר או לא. חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב.

חבר הכנסת אבוטבול, אני רוצה לומר משהו לכל חברי הכנסת. נאומים בני דקה הם בסך הכול דקה, בקושי. לכן נהוג היה בבית הזה לא להפריע בזמן נאומים בני דקה. ירצה חבר הכנסת, יעלה אחר כך וייתן את תשובתו לאותו חבר כנסת שתשובתו בנאום לא מצאה חן

אם זה אפשרי, לראות את סדר הדוברים. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת, עוד שבוע נוראי רווי טרגדיות בכבישי ישראל. ביום שני, 14 ביוני, נהרג צעיר בן 22 בכביש 90 סמוך לקיבוץ נירן. למוחרת, 15 ביוני, נהרגה אישה בת 38 בכביש 91 סמוך לצומת, לקיבוץ אורטל. עוד באותו יום נהרג גבר בן 63 בכביש 784 סמוך לצומת יודפת.

17 ביוני, נהרג צעיר בן 22 בכביש 65 סמוך לצומת גולני. ב-18 ביוני נהרג רוכב אופנוע בן 22, לאחר שהתנגש ברכב פרטי ופגע במעקה הבטיחות בכביש 805, סמוך לדיר חנא. עוד באותו יום שישי נהרג צעיר בן 30 בתאונת דרכים בכביש 60, סמוך ליישוב כרמי צור. ביום שבת, 19 ביוני, נהרגה הולכת רגל, אישה בת 37, ברחוב הרכבת בתל אביב. עוד באותו היום נפטר מפצעיו רוכב אופנוע בן 44, לאחר שאיבד שליטה בכביש 44 ב-16 ביוני. שלשום, 20 ביוני, נהרגה צעירה בת 20 בכביש 8566, סמוך לכפר סאג'ור. באותו היום נהרגו שלושה צעירים בני 20 בתאונה קטלנית בין שני רכבים בכפר עקרבה.

21 ביוני, נהרג נער בן 16 בתאונה בין טרקטורון לרכב פרטי סמוך לכפר יהושע שבעמק יזרעאל. זה השבוע השני עם יותר מעשרה הרוגים. 13 הרוגים, רובם נערים או צעירים שחייהם נגדעו באיבם.

תודה רבה, חבר הכנסת טופורובסקי. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. חוק איסור איחוד משפחות, חוק האזרחות, citizenship law, (אומר דברים בשפה הערבית,

חוק איסור איחוד משפחות, חוק האזרחות. בשבוע הבא, כנראה, ממשלת ישראל החדשה, ממשלת השינוי, כפי שהם קוראים לעצמם, תבקש להאריך שוב את חוק איסור איחוד משפחות, שמתייחס לכל סיפור הנישואים בין פלסטינים משני עברי הקו הירוק כאל פצצה מתקתקת ואיום דמוגרפי.) כל סיפור אהבה ונישואים פלסטינים משני עברי הקו הירוק, היחס אליו הוא כאל איום דמוגרפי ופצצה מתקתקת. מדובר בחוק גזעני. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: זה חוק גזעני מהחוקים הגזעניים

את ביתן בארץ ישראל, אך סכנה גדולה מרחפת מעל ראשן. אמר מי שאמר לא כל כך מזמן: נתניהו, אם אתה לא תאשר את ההתיישבות הצעירה, אני אאשר אותה כראש ממשלה. אדוני ראש הממשלה, אחרי תרגיל ההונאה הפוליטי הגעת למטרה שלך, הגשמת את החלום שלך, והינה אתה ראש ממשלה. אבל כמזכ"ל מועצת יש"ע לשעבר, שהבטיח לדאוג לכל ההתיישבות הצעירה, רואה אני לנגד עיניך את הגירוש של למעלה מ-50 משפחות מהיישוב אביתר, שבסך הכול הגשימו את החזון הציוני שלהן. הם הגשימו את החלום שלהם והקימו את ביתם על אדמתנו. זאת המשמרת שלך, אדוני ראש הממשלה. "בנושא ארץ ישראל אנחנו צריכים לעבור מבלימה להכרעה. אנחנו צריכים לסמן את החלום, והחלום הוא שיהודה ושומרון יהיו חלק מארץ ישראל הריבונית." גם הציטוט הזה, אדוני ראש הממשלה, היה שלך. אני רוצה להאמין שאיש כמוך, שלא בוחל באמצעים בשביל להשיג את מטרותיו, ידע למנוע את הגזרה של גירוש יהודים מארצם. תוכיח למי שנתן לך את קולו בבחירות האחרונות שעדיין נותרה בך טיפ-טיפה של אידיאולוגיה, ושכל הערכים שלך לא נטשו אותך בדרך לחלום שלך ללשכת ראש הממשלה. תודה רבה, חברת הכנסת שטרית. חבר הכנסת מעוז, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת תודעה מס'

והפעם, על הסטטוס קוו בהסכם הקואליציוני. עם חתימת ההסכמים הקואליציוניים אנשי המפלגה שמכנה את עצמה בהנדסת תודעה "ימינה" נופפו בזכות הווטו המוקנית להם בענייני דת ומדינה. עוד סוג של הנדסת תודעה, שמגיעה מכיוונם של מי שהורידו את האמון בנבחרי הציבור לשפל חסר תקדים. לווטו אין שום משמעות כשמדובר בנושאים שעליהם כל מרכיבי הקואליציה מסכימים. על ריסוק הכשרות הממלכתית, גיור המוני ללא אחריות והסכמה רבנית רחבה, תחבורה ציבורית ומסחר בשבת והפקרת הכותל לתנועה הרפורמית אין ויכוח עקרוני בין מרכיבי הקואליציה, מקסימום ויכוח כמותי. ומכיוון שהנושאים הללו חוזרים ונזכרים בכל ההסכמים הקואליציוניים בצורות שונות, אין ספק שהם יהיו ברמת תיעדוף גבוהה. שרת התחבורה כבר החלה לקדם פגיעה בשמירת השבת במרחב הציבורי על ידי תחבורה ציבורית. הלוואי שאתבדה, אבל היות שישנה הסכמה בקואליציה לפגיעה קשה בזהות היהודית של המדינה, נראה שאנחנו רק בתחילת הדרך. אני ממליץ לאזרחי ישראל להיצמד תמיד לערכים ולאמת, כי סוף האמת לנצח. תודה רבה. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר על משהו מאוד מאוד כואב שקורה בימים אלה.

אמור בית המשפט העליון הבריטי לפסוק סופית את דינה של תינוקת בת שנתיים, אלטע פיקסלר, ילדה יהודייה ישראלית נכה במנצ'סטר. בית המשפט הבריטי פסק להוציאה להורג בעוון היותה מונשמת ומורדמת מיום לידתה, וכל זאת בשם החמלה והחסד שצריך לעשות איתה, ולהפסיק את חיותה, בתור פסיקה שבית החולים ביקש לחייב בניגוד לדעת ההורים הישראלים, שבסך הכול מבקשים להביא אותה לארץ. ופה בארץ גם היועצים המשפטיים וכולם בדקו שמבחינת החוק הישראלי אסור לעשות דבר כזה. הייתה נכונות אפילו שבית החולים יבצע את הניתוק אבל בו זמנית יעמוד צוות ישראלי ויחבר אותה למכונה, להטיס אותה לארץ, גם לזה לא הסכים בית המשפט. מחר מתקיים הדיון בעניין, ואני רוצה לציין את נשיא המדינה ושר הבריאות וכל אלה שפעלו אל מול הממשל הבריטי כדי להציל את הילדה הזאת. אבל עדיין היא חסרת אונים, המשפחה חסרת אונים, ואני קורא פה לכל מי שיש לו השפעה על הממשל הבריטי לפנות, כל השרים, לשרים המקבילים בבריטניה. לא ייתכן, היו מקרים דומים כאלה בארצות ערב, שהכירו בזכות ההורים לדת שלהם, שאסור להרוג, אבל פה השופט חידש איזה חידוש, מי אומר שהתינוקת רוצה להיות יהודייה? היא בת שנתיים בסך הכול, תינוקת. לכן זה תקדים נורא. בכל אופן, יש פה עניין אנושי, הומני. כל מי שיכול, לפנות ולהשפיע שהפסיקה מחר, הערעור, שבית המשפט יקבל את הערעור, ויאפשר להורים להחזיר אותה לארץ.

תודה רבה. תם הנושא של נאומים בני דקה. נעבור להצעות לסדר-היום מס' 49, 50 ו-52 בנושא: ציון יום נציב תלונות הציבור. יש לנו אורחים ביציע. חברות וחברי הכנסת, מכובדי מבקר המדינה מר מתניהו אנגלמן, מנכ"ל משרד מבקר המדינה אלוף משנה במילואים ישי וקנין, מנהלת מחלקת נציב תלונות הציבור ד"ר אסתר בן חיים, ברוכים הבאים,

אני שמח להמשיך במסורת שהתחיל בה קודמי בתפקיד חבר הכנסת יריב לוין ולציין בכנסת יום מיוחד לנציב תלונות הציבור. היום הוגש לי הדוח השנתי של הנציבות על ידי מבקר המדינה, וקשה להפריז בחשיבותו. כשמעיינים בדוח רואים את הקשיים שנתקל בהם האזרח הישראלי, חשים את אוזלת ידו, ומנגד רואים את הטיפול המסור והמדוקדק שמעניקה הנציבות לאזרחים אלו. נכה קשה שביקש להשתתף בטיול המשרד וסורב, איש מילואים שהשתתף במבצע צוק איתן וקיבל את הגמול רק לאחר התערבות הנציבות בשנת 2020, עירייה שהתעכבה בביצוע הנגשה אקוסטית בגן ילדים ובעקבות התערבות הנציבות שינתה את הנוהל, ועוד כהנה וכהנה. אלה הם החיים עצמם, החיים שמשתקפים בדוח עצמו, חייהם של אזרחי מדינת ישראל. חברות וחברי הכנסת, חשיבותו העליונה של מוסד נציבות פניות הציבור הוא בחיזוק אמון האזרחים במוסדות השלטון. אזרחים רבים הנתקלים בקירות הביורוקרטיה צריכים לדעת שיש מי שיקשיב להם ויטפל באופן פרטני בפניותיהם אל מול הגורמים המתאימים. לנציבות, כחלק ממשרד מבקר המדינה, ישנם כלים רבים שהיא יכולה להפעיל אל מול גורמי השלטון. הנציבות רשאית לברר את התלונה בכל דרך שתראה לנכון, ואינה קשורה להוראות שבסדרי הדין או בדיני הראיות. היא יכולה לפנות לכל אדם וגורם, לבקר בשטח, להפעיל את עובדיה כלקוחות סמויים ולפנות לכמה גורמים במקביל. יש לה יכולת לבירור מהיר של סוגיות וסל סעדים רחב. כל הכלים עומדים לרשותה. כמו כן, שמחתי לקרוא בדוח כי הנציבות מנגישה את עצמה לעוד ועוד אוכלוסיות באמצעות פעילויות מגוונות, מהעסקת עובדים הדוברים שפות שונות ועד הפעלת לשכות אזוריות כדי להגיע לאזרחים בפריפריה, אני לא אוהב את המילה הזו, אבל נראה שכרגע אין לי מילה אחרת להגיד. שיתוף הציבור הרחב ככל האפשר חייב להיות ערך

זוהי מהות קיומו של מוסד תלונות הציבור, והוא צריך להיות נגיש לכל אזרח בארץ. אני מבקש להודות למבקר המדינה, לנציבה, וכמובן לעובדי המשרד, על הפעולה הנמרצת, העבודה המסורה ועל הצגתה המפורטת ומאירת העיניים בדוח שהוגש היום, ואני חייב לציין שאף בכמה שפות. יישר כוח על העבודה שאתם עושים, זוהי שליחות ציבורית חשובה מאין כמוה. אני מברך אתכם על כך ומאחל לכם הצלחה בהמשך הדרך. ברוכים תהיו בעבודתכם.

תודה רבה לכם. אני מתכבד להמשיך בסדר-היום ולעבור להצעות לסדר-היום. חבר הכנסת, מוותר? לא. בנושא הזה. בנושא הזה.

בנושא הזה.

אדוני הנציב, שב, בבקשה. בבקשה, חבר הכנסת אייכלר, מהצד, לא מהצד, מהדוכן. חמש דקות זה המון זמן, אבל תוכל להגיד כל מה שאתה רוצה, חבר הכנסת אייכלר. אני רוצה לדבר בנושא הזה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הדיון הזה הוא ליום תלונות הציבור, ונרשמתי לדבר בגלל הקשר שיש לי לעניין הזה, כשאני שירתי שנים לא מעטות כיושב-ראש הוועדה לפניות הציבור של הכנסת. אז קודם כול אני רוצה לקדם בברכה את מבקר המדינה, אני זוכר את השם מתניה.

מתניהו אנגלמן. אנגלמן, כן. אז אני רוצה לחזק את ידך, כי אני זוכר שנים רבות שאמרו שמבקר המדינה הוא שומר הסף וצריך לשמור עליו וצריך להגן עליו כמו על בית המשפט העליון. ברגע שמינו אדם בשם מתניהו, וזה מתחרז אולי עם נתניהו, אז מייד פסלו אותו, התחילו להטיל ספק ביושרו וביושרתו. ולכן אני חושב שבשם רוב חברי הכנסת, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, אנחנו מעניקים לך את הגיבוי שלנו לא פחות מאשר לכל מבקרי המדינה הקודמים. יש לך תפקיד חשוב מאוד, וגם למבקרי הפנים בכל משרדי הממשלה. אבל אני בא בפוזיציה של הצד השני. אני זוכר שהיה לי דיון עם מבקרי הפנים כשביקשתי לחוקק חוק ממוני פניות ציבור. רציתי שבכל משרד ממשלתי יהיה ממונה על פניות הציבור, ואז קמו מבקרי הפנים ואמרו: לא,

אנחנו פה. ניסיתי להסביר את ההבדל. ההבדל בין תלונות ציבור ומבקרי פנים לבין פניות ציבור הוא הבדל כמעט לא נראה, אבל הוא עמוק מאוד. תפקידם של מבקרי הפנים ותלונות הציבור לדבר נגד עבירות או שחיתות או עוולות שעושים פקידים בניגוד לחוק, ועל זה אתם ניצבים, לעמוד על זה שהכול ייעשה על פי החוק. אבל אני שירתי כבר מ-2003 כיושב-ראש הוועדה לפניות הציבור, ואחרי זה בקדנציה, מי יודע היום לספור, לפני שנתיים, ארבע שנים אחורה,

בשלוש קדנציות הייתי ממונה על פניות הציבור, ורוב הבעיות של האזרחים זה לא כאשר הפקיד עובר על החוק, לא כאשר הפקיד לא ממלא את תפקידו לפי ספר החוקים. רוב הבעיות שיש לאזרח עם המדינה זה עם דברים שהפקידים עושים בחסות החוק. אתן לכם דוגמה, הכי נפוצה בעניין הזה, של התחבורה הציבורית. אתה לא יכול להגיד שהאוטובוס שלא הגיע בזמן פעל לפי החוק. הוא לא פעל לפי החוק. אבל אתה לא יכול להגיד שזה בניגוד לחוק, ומבקרי הפנים לא יטפלו בו. ותלונות הציבור שאנחנו מגישים למשרד התחבורה, בושה לספר, רשמית התשובות היו ששישה חודשים אורך לבדוק תלונה על נהג שסרח או שלא הגיע בגלל איזשהם חשבונות כספיים שבין החברות למשרד התחבורה. לוקח חצי שנה, לא ייאמן. בנושא בריאות, כל הפניות והתלונות: אז אם אני אגיש תלונה שיש תור גדול בבית חולים, זו לא עבירה על החוק. אין פה בעיה של חוק, יש פה בעיה של יחס. רוב הבעיות הביורוקרטיות נובעות מיחס העובד, המדינה,

רוצה לומר שלצערי הגדול, בהרבה מקרים, לגבי ועדות הביטוח הלאומי, ועדות הנכות להכרה בקצבת ניידות או קצבאות אחרות, אומרים לנו: אל תיקחו את אנשי החברות האלה שנותנות שירות, שמופיעים בפני הוועדות ומעבירים ומשיגים, כי הם לוקחים אחוזים, דנו בזה הרבה בוועדות. אבל המציאות היא שכשבא מישהו בלי חברה, או נקרא לזה בשם, ואני לא רוצה לקרוא לזה בשם לא יפה, אבל יש חברות שעוסקות בזה, הרופאים ואנשי הוועדות זורקים את האנשים בקלי קלות הצידה. אותו ניתוח, אותה נכות, אותו מצב, אם הוא בא עם איזו חברה, הוא מצליח, לא בא עם חברה,

וכל כך למה? כי הרופאים פועלים בחסות החוק, הם לא עוברים על החוק. הם אומרים לאישה נכה: את יכולה ללכת, זה בסדר, ולא נותנים לה קצבת ניידות. אבל זו רק דוגמה אחת, אני לא רוצה להאריך. אמרת שחמש דקות זה הרבה זמן. אני אומר לך שזה מעט מאוד זמן לדבר על הבעיות הקשות שיש לאזרח בכל תחומי החיים עם הביורוקרטיה הנעשית בתוך החוק. ולכן אני חוזר על הצעתי, מתוך ניסיון, שבכל משרד ממשלתי יהיה ממונה על פניות הציבור, לפנים משורת הדין ובתוך שורת הדין, ולא רק כאשר הפקיד פועל בניגוד לחוק, כי אין אף פקיד שטיפש מספיק בשביל לעבוד בניגוד לחוק, יש לו את החוק הקיים והוא מפרש אותו והוא מכוסה מבחינה חוקית. אבל רוב הבעיות של האזרחים יהיו במצב טוב יותר, יש מדינות שזה הדבר הכי חשוב, civil servant, זה שירות לאזרח. אמרתי פעם, אדוני היושב-ראש, ובזה אני אסיים, שההבדל בין פה למדינות מתוקנות אחרות זה שיטת סטלין. מה אמר סטלין? שאם יש גנב אחד בעיר, שישבו כל האנשים החפים מפשע, העיקר שהגנב הזה יהיה בבית סוהר. מה אומרת השיטה הדמוקרטית? שאם יש אדם חף מפשע אחד שייכנס לבית סוהר, עדיף שהגנב לא ייתפס מאשר לקחת אנשים חפים מפשע.

לצערי, אדוני המבקר, כשאזרח בא אל הפקיד, קודם כול הוא מסתכל עליו כעל גנב שבא לרמות את המדינה והוא צריך למנוע ממנו לנצל, תביא עוד טופס ועוד טופס ועוד טופס ועוד טופס, כדי לתפוס אותו, שלא מגיע לו. במקום להתייחס אל האזרח: מגיע לך, בוא נראה איך עוזרים לך. אם לא מגיע לך,

לא מגיע לך, אבל כל זמן שאפשר, להתייחס אל האזרח כאדם ישר, והפקיד יעשה הכול כדי כן לעזור לו ולא איך לא לעזור לו.

תודה רבה, חבר הכנסת אייכלר. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. חמש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד מבקר המדינה מר מתניהו אנגלמן ידידנו וצוותו היקר, היום אנו מציינים את יום נציבות תלונות הציבור, דבר שצריך חיזוק ותמרוץ, כי ככל שנשכיל לאפשר ביקורת בונה על מערכות חיינו כן ניטיב להשכיל ולתקן את הליקויים. ומשכך, מובנת היטב חשיבותו של משרד מבקר המדינה, שמטבע הדברים חולש על כלל המערכות הנדרשות לביקורת, כמו משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים גדולים. אך כדי להגיע למקסימום תלונות מוצדקות, שיובילו לשינוי ותיקון, חייבים מערך רב של אמצעי הנגשה לציבור הרחב, ולאפשר לו מחד גישה למאגרי מידע, כמקובל בחוק חופש המידע, ומאידך לתת כלים להגיע לגופים מבצעי הביקורת באופן הקל והנגיש, כמו מיילים סדירים, מספרי פקס זמינים וכל אמצעי טכנולוגי הקיים כיום. אני רוצה לציין ולשבח כאן דווקא את חברי היקר חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי, שיזם, וזכיתי להצטרף אליו, את חוק הפקס, שמאפשר ליצור קשר עם כל גוף ממשלתי ועירוני גם באמצעות הפקס, הנתפס כיום, בעקבות המדיה, כדבר כביכול מיושן, אך בל נשכח שאחוזים ניכרים בציבור הישראלי לא עברו, מסיבותיהם שלהם, לסמארטפונים ולמיילים, כמו הציבור החרדי וחלק מציבור העולים החדשים. חוק הפקסימיליה מאפשר גם להם להיות חלק ממסירת המידע בדרכם שלהם, וכך לתקן את זה. העולם עבר קורונה בשנה וחצי האחרונות. בתקופה הזו רבו כל כך השאלות והמשאלות. היה נדרש, למען המידע ותלונות ציבור, כפי ששטחתי את הדברים שלי בוועדת הקורונה, שבה שימשתי כחבר, היה צורך גדול בהנגשת מידעים חשובים לציבור, בשפות רבות ונוספות, מידע חיוני, עדכני וזמין, שהיה מן הסתם חוסך ביקורת מיותרת וזמן יקר שבוזבז בניסיונות לאתר מידע זמין. היה צריך ליצור קווי מידע לפי נושאים ומשרדי ממשלה רלוונטיים, ובהקשת ספרה בטלפון מתקבל מענה מפקידות על נושא זה, עם מידע מקסימלי לאזרח הנבוך בין עשרות ומאות הוראות שמתקבלות ומשתנות מפעם לפעם במהירות שיא. ומי יודע כמה הצלת נפשות של ממש היה בדבר לו היה מידע קצת יותר יעיל, פעיל ומהיר, ובעיקר לא מסובך. כיום משרדי הממשלה, יחידות ממשלתיות רבות, לרבות בשלטון המקומי, אינן נגישות לציבור הרחב כנדרש,

חלקן לא מפרסמות את מספר הטלפון. אחרות מפרסמות אך לא מציינות שעות מענה לקהל. אחרות לא עונות אפילו בשעות המענה, ובאחרות עונים אבל רק לאחר המתנה ממושכת, בלי ציון משך ההמתנה המשוער או מתן אפשרות חזרה לפונה. לא כל היחידות מפרסמות דואר אלקטרוני לפניות, וכך גם בעלי התפקידים השונים העוסקים בהסדרה ובמשמר, חלקן מסתפקות בציון מספר הפקס. בניגוד ליחידות לפניות הציבור, חלק מאגפי הביקורת הפנימיים כלל אינם זמינים בדואר אלקטרוני. אין נוהל סדור לטיפול בפניות אזרחים הפונים בדואר אלקטרוני. במקרים רבים אין אישור קבלה אוטומטי וצריך להתקשר כדי לוודא שהדואר האלקטרוני התקבל. לפעמים מתקבל אישור קבלה אוטומטי בלי שמצוין בתוך כמה זמן אמור להינתן מענה, אך אין מספר אסמכתה ולא ניתן לעקוב אחר הטיפול בפנייה. אין אתר ייעודי שבו הפונה יכול לראות מה הסטטוס של פנייתו ולעדכן את פרטי ההתקשרות וכדומה. חלק מהרשויות מאפשרות פנייה אליהן רק באמצעות טופס מקוון. בטופס זה לא תמיד ניתן לצרף קבצים או תמונות, או שניתן לצרף אך הגודל מוגבל.

יש שדות חובה שלא תמיד רלוונטיים, או כאלה שלא ניתן למלאם, לדוגמה, ארגון שפונה ועליו לציין את שם האב או תעודת זהות, שזה לא רלוונטי. לפעמים תלונה מסוימת מצריכה חשיבה מחדש, ומוקמת ועדה וכדומה, אולם בסיום החשיבה מחדש הפונה אינו מעודכן בממצאים ובהמלצות. אנחנו כאן כדי לשרת את האזרח, אדוני מבקר המדינה, ונפעל כאן כדי שהממשלה והרשויות ייתנו שירות כמו במדינה מתוקנת. קראתי בעיתונות שסך דוחות הקורונה היו 343 מיליון שקל. דוחות רבים שניתנו גם בוטלו בהליך זה או אחר כאשר התברר שהדוח ניתן ללא צדק ובשגיאה. ואני הקטן סבור שהיות שהציבור כבר שילם את חלקו במגפה בצורת הפסדים קשים שצבר, במישור העסקי או הפרטי, ימים של עוגמת נפש וצער לו ולילדיו בבידודים, בהסגרים ובעוד חוויות קשות, אזי חייבים לשקול בחשיבה מיוחדת לוותר על קנסות הקורונה, או לחלופין להקים ועדת בירור, וכל דוח שלא נמצא מוצדק ולו מסיבה קלה, לוותר על תשלומו. אני מקווה שהביקורת של תושבי המדינה תמשיך ותישמע, ותתקבל, ובעיקר תתוקן, כי התעלמות מבעיות זה אסון בחברה מתוקנת, וכבר אמר מי שאמר ששקט זהו רפש. בהצלחה רבה לכולנו. תודה רבה, חבר הכנסת אבוטבול. חבר הכנסת איתמר בן גביר, אינו נוכח. תשיב השרה קארין אלהרר בשם שר המשפטים. בבקשה.

כנסת נכבדה, אדוני המבקר, מנכ"ל המשרד וצוותו, אני משיבה בשמו של שר המשפטים גדעון סער, בעצם מקריאה את תשובתו. ציון יום פניות הציבור בכנסת מדגיש את החשיבות ששליחי ציבור צריכים לתת לנושא. הצורך בהגברת המודעות לפעילות הנציבות כך שאזרחים יראו בה כתובת מגיעה אלינו כהוראה כבר בספר דברים: "לא תכירו פנים במשפט, כקטֹן כגדֹל תשמעון, לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלֹהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם תקרִבון אלַי ושמעתיו". בתקופה האחרונה יש עלייה של למעלה מ-24% בהיקפי הפעילות של נציבות פניות הציבור. זוהי עדות נוספת לצרכים ולבעיות שהתעוררו בשנים האחרונות ולוואקום שמשרד מבקר המדינה נדרש למלא לעיתים קרובות. על משרדי הממשלה שבולטים לרעה בתחום לקחת את הדוח הזה, ללמוד ובעיקר ליישם אותו. תפקידנו כשליחי ציבור הוא להיות ערים ורגישים לזולת ולאזרח הפשוט, להיות נגישים וקשובים ולחוש את רחשי הלב של הציבור. בכוחם נשלחנו לכאן ולמענם אנו פועלים, לתקן מה שנדרש ולהושיט כתף היכן שנדרש לשפר, ועל כך אנו נמדדים. אני אוסיף אולי משפט. כמי שהייתה יו"ר ועדת ביקורת המדינה שנתיים וחצי אני מכירה היטב את כוחן של פניות הציבור במשרד מבקר המדינה. אני יודעת עד כמה פניות הציבור הופכות לאורך הזמן לדוחות שלמים, שמשפיעים השפעה יתרה על חייהם של אזרחים. אז אני מוקירה ומעריכה, ומקווה שבאמת כל המשרדים יקראו ויישמו. תודה רבה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לשרה קארין אלהרר, שענתה בשם שר המשפטים. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי י"ג בתמוז התשפ"א, 23 ביוני 2021, בשעה 11:00.